שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הפנים ואיכות הסביבה, דיון מהיר לבקשת חברות הכנסת אמילי חיה מואטי, ענבר בזק, וגם

הוא חייב להסתיים לפני השעה 14:00, בנושא הסחר בבני-אדם בכלל ונשים בפרט. אני חושב שכדי לקיים את הדיון, חסרים לנו הרבה

שלום, חברת הכנסת בזק. בבקשה. ממש בקצרה. מצטערת, אני פשוט יוצאת באמצע ולחזור. קודם כל, באמת, תודה שיש את הדיון המאוד מאוד חשוב

אני גם לא יכול לתייג כל אישה ולהגיד לה תשמעי,

זאת אומרת, זה לא ניתן לביצוע, ואני חושב שזה לא פר וזה לא דבר מכובד.

אני יכול לקרוא למישהי שעוסקת בזנות,

נדרש לנקוט כל מיני צעדים כדי לשפר את היכולת של בקרי הגבול לעמוד במשימה החשובה הזאת, בראשן מה שנאמר על הכשרות. זאת אומרת, זה שמזה שלוש

אני מקווה שגם זה יוכל להביא לעלייה במספר

זה מאוד חשוב, כי זה מצמצם את הפגיעות לסחר

ובת אל, שהיא שנייה בחוליית סחר בבני אדם. קודם כל, זו הזדמנות טובה. אני מברכת גם על הדיון החשוב הזה. אני רוצה לומר בראשית הדברים שמשטרת ישראל רואה את עבירות סחר בבני אדם כעבירות חמורות, ולא בכדי,

הן לא מאמינות בממסד. בדרך כלל זה מגיע בגלל המדינות שהן מגיעות מהן,

אבל בסופו של דבר, אנחנו עדים לשיתוף פעולה מאוד

גם הרבה פעמים מבטיחים לה שגם אם היא לא תיכנס בפעם הראשונה,

ואז יכול להיות מצב שאנחנו כן נכניס אותה לישראל. היא תקבל רגליים קרות.

שוב, המקלט לא פחות מותאם לאותן נשים. היא תפחד לשתף פעולה.

מייצר תשתית מאוד נוחה לנצל אותם באופן שכמובן פוגע בזכויות שלהם,

אני חושב ששתי התופעות הבולטות שחשוב להזכיר הן שיעבודי חוב בחלק מהמסלולים. מדובר על חלק לא

אני מודע לכך שהליכי האכיפה הם קשים בנקודות האלה, ובגלל זה בדיוק הדיון החשוב הוא בשאלת התשתית של הגירת העבודה. תודה. יגאל דוכן,

בבקשה.

אחת מ-464 אלף.

שגם לבקשה שתוגש, היא תצטרך להיבחן לאור מקרה העבר. זה אני חושב שנותן את המענה לשאלה שלך. תודה רבה. בבקשה, עו"ד דינה דומיניץ, מתאמת

בשנתיים האחרונות, זה בדיוק מה שאנחנו עושים באמצעות צוותי עבודה שהוקמו תחת ועדת המנכ"לים הקבועה שגם היא הוקמה בהחלטת ממשלה אחרת.

הבנתי. עכשיו, יש תקציב או אין תקציב? אני מנסה להסביר.

לאחר מכן,

אז מבחינתנו, יש שם המלצות שאושרו כרגע על-ידי ועדת המנכ"לים, שהן המלצות מאוד

אני לא בטוח שמעיד רק על עלייה ברמת ההכשרה, אולי, הלוואי, אני לא יכול לדעת,